שלום לכולם, אנחנו פותחים את הדיון של הוועדה לביטחון פנים. היום 10 בינואר 2022, ח' בשבט תשפ"ב.

הוא: שינוי הרכב ועדת המשנה לנושאים חסויים ומסווגים.